היום יום שני, י"ד בכסלו, התשפ"א, 30 בנובמבר, 2020. בפתח הדיון בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק לפני קריאה ראשונה. הראשונה הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 23 הוראת שעה נגיף הקורונה החדש)(מענק חד פעמי נוסף),

תנמק את הבקשה יועמ"ש משרד הביטחון טל שטראוס. שלום, אני יועצת משפטית במשרד הביטחון. אנחנו מבקשים פטור מחובת הנחה לתיקון חוק קליטת חיילים משוחררים, מאחר ואנחנו לקראת סוף השנה ואנחנו רוצים לאפשר לקרן לקליטת חיילים משוחררים להתארגן כמה שיותר מהר כדי להעביר את הכסף עוד לפני סוף השנה. התיקון החוק התעכב קצת כאן במערכות כדי להשיג הסכמות,

כשהכול הושלם, אנחנו רוצים להאיץ את הליך החקיקה כדי להעביר את הכסף כמה שיותר מהר.

מישהו רוצה להתייחס? אני חושב שזו אחת הבקשות הכי צודקות שהיו פה בוועדה אי פעם. שהממשלה הביאה. נא להדגיש. אם אתה רוצה להתחיל אז שהממשלה הביאה. אני שמח שהממשלה הייתה קשובה ללחצים שלנו מעל לשולחן ומתוך הוועדות והסכימה. נתחיל ככה, אם זה מה שרצית. אבל האמת היא שזה מה שהיה. אני אגיד לך למה זה היה בגלל שדאגו לשירות הלאומי אזרחי, לחרדים, והשאירו את החיילים מאחור. ולכן עכשיו אני שמח שהממשלה התעשתה. עוד מישהו רוצה להתייחס? אם לא, נעבור להצבעה. מי בעד הקדמת הדיון בחוקק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 23 הוראת שעה נגיף הקורונה החדש)(מענק חד פעמי נוסף),

אין נמנעים אין הבקשה להקדמת הדיון התקבלה.

7, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע שהקדמת הדיון

צוהריים טובים, אני מבקשת להסביר מדוע עולה הצורך בהקדמת הדיון בהצעת החוק. הוראת השעה שהוחלט לגבי חוק פיצוי וסיוע התאימה את מצב התעופה הבין לאומי ומצב התעופה הישראלי לזכויות של הנוסע ולמצב חברות התעופה בתקופה הקשה הזו. הוראת השעה למעשה האריכה את משך הזמן ל-90 יום למתן ההטבות לזכאים שטיסתם בוטלה. בקשת הממשלה עכשיו היא להעריך את ההוראות של הוראת השעה בחודש נוסף. הוראת השעה פוקעת היום לטיסות שיוצאות עד לסוף נובמבר. בקשת הממשלה היא להאריך את הוראת השעה עד לסוף דצמבר. הוראה נוספת שהממשלה מבקשת לקדם אותה היא שמשך הזמן שניתן ל-90 יום מבקשת הממשלה לקצר אותו ל-21 יום. זאת אומרת שבתוך 21 יום ממועד הטיסה שהיה נקוב בכרטיס הטיסה תחזיר חברת התעופה את התמורה לנוסע.

לחבר הכנסת אחמד טיבי שהעביר את חוק טיבי. נכון. החוק במקור הוא שלי וכל הזמן מנסים למנוע פיצויים מהאזרח, מהצרכן. כבר דחו את המועד מספר פעמים בוועדת הכלכלה. אני מתנגד לכל המהלכים האלה ואני חושב ואמרתי אז: אני בעד שיסייעו לחברות התעופה סיוע ישיר מהמדינה או מקרן מיוחדת, אבל יש להפסיק את ההזנחה הזו וההתעמרות בנוסעים, באזרחים, במי שרכש כרטיסים ולא מקבל את הפיצוי או את דמי הכרטיס שהוא שילם.

אני יכולה לענות לחבר הכנסת?

הממשלה דווקא בכיוון של מה שאמר חבר הכנסת טיבי. אנחנו מבקשים לשנות מההוראה שקבעה 90 יום בתקופת הקורונה ולהחזיר אותה ל-30 יום, כשבעצם זו ההוראה בהוראת השעה, כשהחוק המקורי מדבר על 21 יום, ככה שדווקא הממשלה כן רואה לנגד עיניה את זכויות האזרחים הנוסעים, למרות הקושי שמתקיים בחברות התעופה 30 יום במקום 90 יום זה משמעותי מאוד מבחינת הנוסע, וזו דרכה של הממשלה ללכת לכיוון הזה.

חבר הכנסת טיבי, שפה אתה דווקא צריך לתמוך כי מקצרים את תקופת ההשבה. אם כך נעבור להצבעה. מי בעד הקדמת הדיון בהצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי

שעה תיקון)(תיקון מס' 2)(הוראת שעה קיצור המועד להשבת התמורה),

1 נמנעים

ברוב של 8 מול מתנגד אחד, הבקשה להקדמת הדיון בהצעת

כמובן ששתי הבקשות הן לקריאה הראשונה בלבד. נעבור לנושא הבא בקשה להקמת שתי ועדות משותפות. ועדה משותפת אחת היא ועדה משותפת לחוק האזנת סתר. על-פי החוק נקבע כי מדי שנה ראש הממשלה או שר הביטחון ידווחו לוועדה משותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת החוץ והביטחון של הכנסת על מספר ההיתרים שנתנו לפי פרק זה של חוק האזנת סתר. זה האזנות סתר למטרת ביטחון המדינה.

לאחר התייעצות בין יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון ויושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט מוצע כי הוועדה המשותפת תהיה בת שישה חברים, שלושה מכול ועדה, לפי ההרכב הבא: מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט יכהנו יעקב אשר, שישמש כיושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת איתן גינזבורג ואיילת שקד, ומטעם ועדת החוץ והביטחון יכהנו חברי הכנסת צבי האוזר, מיקי מכלוף זוהר ומשה בוגי יעלון. מישהו מבקש להתייחס? נעבור להצבעה. מי בעד הקמת הוועדה?

הצבעה בעד 7 נגד - אין נמנעים אין הבקשה להקמת הוועדה המשותפת התקבלה.

בקשה נוספת להקמת ועדה משותפת היא לפי חוק החלת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009. כבר הקמנו ועדה משותפת כזו. החוק קבע שנקים ועדה משותפת ליישומים ביומטריים שתופעל בעניינים שנוגעים לפעילות רשויות הביטחון ואבטחת מידע, והישיבות יהיו חסויות. נקבע כי יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון יהיה יושב-ראש הוועדה, יושב-ראש ועדת הכנסת המשותפת שהקמנו אותה כבר בעבר יכהן שם, שני חברי כנסת מוועדת החוקה, אחד מסיעת הקואליציה ואחד מהאופוזיציה, וכל חברי ועדת המשנה למודיעין ושירותים חשאיים של ועדת החוץ והביטחון. לפיכך נדרשת ועדת הכנסת לקבוע רק את זהות חברי ועדת החוקה, חוק ומשפט שיהיו חברים בוועדה המשותפת, וזה לפי המלצת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט. ההצעה שלנו היא כי מהקואליציה חברת הכנסת עינב קבלה תהיה הנציגה, ומהאופוזיציה חבר הכנסת יואב סגלוביץ', כך שהרכב הוועדה יהיה כזה: יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת צבי האוזר, חבר הכנסת יעקב אשר, חברת הכנסת עינב קבלה, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' וחבר הכנסת אבי דיכטר, משה בוגי יעלון, אביגדור ליברמן, וגדעון סער. צריך לומר שוועדת הכנסת בוחרת רק שני הנציגים מטעם - - - כל האחרים, אם הם מתחלפים לא צריך לחזור לכאן. מישהו מבקש להתייחס להרכב הוועדה? אם לא, נעבור להצבעה. מי בעד הוועדה כפי שהוצגה?

הצבעה בעד 8 נגד - אין נמנעים אין הרכב הוועדה אושר. הוועדה המשותפת אושרה.

ותועבר להודעה במליאת הכנסת. הנושא הבא חילופי אישים בוועדה המשותפת של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות וועדת החוץ והביטחון לאישור חקיקת משנה לפי חוק שירות לאומי-אזרחי,

יושבי-ראש סיעות יש עתיד תל"ם ויושבת-ראש סיעת ימינה פנו בבקשה לחילופי אישים בוועדה הזו, ובהסכמה עם ראשי הוועדות של ועדת העבודה והרווחה וועדת החוץ והביטחון מוצע כי מטעם ועדת החוץ והביטחון במקום נפתלי בנט תכהן חברת הכנסת אורנה ברביבאי, ובמקום חבר הכנסת עידן רול יכהן חבר הכנסת אופיר סופר. מי בעד חילופי האישים בוועדה המשותפת של ועדת העבודה,

הצבעה בעד 8 נגד - אין נמנעים אין חילופי האישים אושרו.

אנו עוברים לנושא הבא: קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר בנושא ניגודי עניינים של בכירים בשירות המדינה", של ח"כ עמית הלוי. במליאה נשמעו הצעות להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת החוקה, חוק ומשפט. עמדת הקואליציה ועדת חוקה. מישהו מתנגד להעביר את זה לוועדת החוקה? אם לא, נעבור להצבעה. מי בעד להעביר את ההצעה לסדר לוועדת החוקה? ירים את ידו. הצבעה בעד 8 נגד אין נמנע 1 ההצעה להעביר את ההצעה לסדר לדיון בוועדת החוקה אושרה. ברוב של 8, אין מתנגדים ונמנע אחד ההצעה להעביר את ההצעה לסדר היום לדיון בוועדת החוקה נתקבלה. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות: 1 . הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - שלילת האפוטרופסות הטבעית עבור נאשמים ומורשעים בעבירות אלימות במשפחה), התשפ"א- 2020, (פ/ 2429/23), של חה"כ עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת.

הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - שלילת אפוטרופסות מהורה שהורשע ברצח הורה נוסף של הקטין או של הקטין), התשפ"א- 2020 (פ/ 2333/23) של חה"כ גדעון סער 3 . הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון - התחייבות לקבלת טיפול),

חה"כ עאידה תומא

התשפ"א-2020 של חבר הכנסת גדעון סער, והצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון - התחייבות לקבלת טיפול), התש"ף-2020, של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת. יש הסכמה כללית

קיבלתי ממנו טלפון. לקח לי בדיוק 10 שניות להגיד לו שאנחנו תומכים בחוק הזה. נכון.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 לא הייתי צריך להתייעץ או לשאול מישהו. לבוא היום, ושתסתובב השמועה הזאת, ובגלל זה בואו

הרעיון בכלל שוועדת החוק תנסה לתקוע חוק כזה ושאני כאבא לילדים אסכים שלרוצח תהיה אפוטרופסות על הילדים

תאמין לי איתן, יש לנו עוד הרבה דברים על מה לריב. על דבר שמוסכם על כולנו להפוך אותו לנושא שהוא בין חרדים לחילונים? זה מזעזע ומקומם

ולכן אני אומר אני אכבד כל החלטה של ועדת הכנסת ובלבד ששתי הצעות החוק תלכנה לאותה ועדה. ראשית, כשהצעת החוק הגיעה לדיון במליאה הייתה הסכמה גם בקרב חברי הכנסת וגם אל מול יושב-ראש ועדת שרים לחקיקה וגם זה עלה

אני חושב שאין חולק על זה שמבחינת הפניות ומבחינת היכולת

בעיקר שזה גם נוגע בליבת הפעילות שהוועדה הזו עוסקת ביום יום. אני עוסק בנושאים האלה יום יום. ועדת החוקה, חוק ומשפט הכול נכנס תחת הקורה שלה, זה נושא מאוד מאוד

אם כולנו תמימי דעים שהחוקים האלה הם חשובים, וקרה הנס הגדול ולכבוד היום הבין לאומי למיגור האלימות נגד נשים באמת אפילו ניסנקורן ודודי אמסלם התחברו, אפילו ועדת השרים לכבוד היום הזה התכנסה והחליטה לגבש את החוקים שיש עליהם

חוק ומשפט בגלל שיש לו קשרים והשלכות לדברים שנוגעים בדברים אחרים,

השאר נראה לי במקרה הטוב רצון טוב באמת להעביר את זה מאוד מהר. אני מבין את זה, עדיין אני בעד לשלוח את זה למקום הטבעי המגיע לו, בגלל שיש לזה קשר לנושאים אחרים ולא רק בתוך החוק

כיוון שנאמר פה על-ידי חבר הכנסת פינדרוס

אל תעשו מזה עניין, תעשו חופש הצבעה.

כיוון שחבר הכנסת פינדרוס תלה בזה את עניין החרדים והלא חרדים,

על החוק הזה יש קונצנזוס של חברי הכנסת מהמפלגות החרדיות, ערביות, שמאליות, ימניות, you name it. יש קונצנזוס. וגם יש קונצנזוס בקרב חברי הכנסת שצריך להעביר את זה הכי מהר. אני אומר לכם עם כל הרצון הטוב של יושב-ראש ועדת החוקה, אם היום בערב יתכנס קבינט הקורונה ויקבל איזושהי החלטה דרמטית, מחר ועדת החוקה תדון בזה, ולא בחוק. אין שאלה בכלל. אין שאלה בכלל. - - - אדוני היושב-ראש, חשוב לי להדגיש. זה לא בגלל מי שעומד בראש הוועדה. גם אם אני הייתי יושב-ראש ועדת החוקה והיה קבינט הקורונה מורה לי לדון במשהו, מה לעשות?

זה תמיד יתפוס את סדר היום. אין מה לעשות. ובשביל זה יש מספר ועדות בכנסת, בכול מיני נושאים. ולכן לא קורה כלום אם הנושא הזה יעבור בוועדה לקידום מעמד האישה. חברים, אני רוצה לסכם ושנעבור להצבעה. אני חושב שזה כמעט חבל שחוק כזה, שאם עכשיו היינו מצביעים עליו AS IS, תהיה פה הנפת ידיים של כולם. לכן נראה לי שהוויכוח הזה הוא מיותר. יש רצון לקדם את החוק הזה באמת בצורה מהירה. אנחנו לא יודעים, כפי שאמר פה חבר הכנסת סער בחכמה רבה ובצדק רב כמה זמן עוד יש לכנסת הזו עוד לכהן, אבל יש הסכמה של כולם שאנחנו רוצים שהחוק הזה יעבור כמה שיותר מהר, כי הוא צודק, נכון, חשוב, כי יש מאחורי זה אנשים וילדים. ולכן אני חושב שהסיפור של חרדים-לא חרדים צריך לרדת מייד מסדר היום, לא לבוא לידי ביטוי בכלל. אני דיברתי עם יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט. הוא אמר שהוא בעד החוק הזה, גם אפילו רוצה להוכיח שהוא יכול, אבל אני אומר גם כחבר בוועדת החוקה, ואני שומע פה גם את חברי ועדת החוקה האחרים אנחנו באמת עבודה עמוסה. אני נמצא בה המון המון שעות בשבוע. היא עוסקת בהמון דברים, ברובם הקורונה וחוק הסמכויות. לא פשוט שם. ואני באמת חושש - - - אז הדיון עכשיו הוא איזו ועדה עמוסה יותר? כן, כן. האמת שכן. - - - הדיון הוא מי יכול לקדם את זה יותר מהר. אני באמת חושב שהחוק הוא חשוב וצריך להעביר אותו לוועדה שתקדם אותו הכי מהר. זאת אומרת, יו"ר ועדת הכנסת אומר לנו אין מחויבות קואליציונית יותר - - - מה זה קשור לקואליציה או אופוזיציה? אולי תפתרו אחר כך את הבעיות של הקואליציה? - - - כשזה מגיע למליאה יש לנו המלצות, ובדרך כלל אנחנו הולכים עם זה, וההמלצה הייתה שזה ילך לוועדת החוקה. - - - יש דבר

אם אתה חושב שהקריטריון שלנו פה לדון הוא לא מה ממליצים אלא איזה ועדות עמוסות ואיזה ועדות לא נמשיך להתנגח כל הזמן. אני חושב שזה לא ראוי. ואני חושב שאין דבר יותר נכון מאשר מה שגם כל הקואליציה אמרה, שזה צריך להיות בוועדת החוקה, בלי קשר אם היא עמוסה או לא עמוסה. זה לא נושא קואליציוני. אני רוצה להציע הצעה: שזו תהיה ועדה משותפת של ועדת החוקה והוועדה לקידום מעמד האישה. בראש הוועדה המשותפת יעמוד יעקב אשר, יושב-ראש ועדת החוקה, שהוא - - - אתם עושים מהעניין הזה - - - זו בושה לכנסת. - - - אבל הצוות המקצועי של הוועדה שמלווה אותנו גם ככה בעבודת הכנסת ראו מה שאמרה פה תהלה פרידמן ואוסאמה סעדי ואחרים, שצריכים יותר זמינות, כי אתה רואה את הצוות של ועדת החוקה, שהוא עמוס הצוות יהיה הצוות של הוועדה לקידום מעמד האישה. ועכשיו נתפזר, ועד שנרכיב את הוועדה - - - אפשר להקים אותה היום. הצוות יהיה הצוות של הוועדה של עודד פורר. זה אחד הדיונים הארוכים ביותר של ועדת הכנסת. ועל חוק שאין מחלוקת עליו, יש הסכמה מקיר לקיר. אני מתנצל שלא הייתי כאן קודם, אני פשוט ניהלתי דיון חשוב מאוד בוועדה שכדאי שגם תשמעו עליו תקנות שהביא שר הפנים שבהן במרשם האוכלוסין בתעודות הזהות יהיה כתוב על נופלים במערכות ישראל ועל נפגעי פעולות איבה, תיקון חשוב מאוד. ואיך אמר לי ד"ר מור יוסף? הוא כבר פחד שהממשלה מתפרקת לפני שהתיקון הזה יעבור. אבל אני רוצה לומר משהו עקרוני, אדוני היושב-ראש. החוק הזה שהגיש חבר הכנסת גדעון סער וחוק דומה שהגיש עודד פורר הגיע למליאה, ששם הופיע בסדר היום שהוועדה המוסמכת לדון בו היא ועדת החוקה. אף אחד ממציעי החוק לא שאל אותי אם יהיה אכפת לי, או אם אני עמוס כי פתאום אני שומע שמתעניינים בעומס שלי. אני יושב לבד בוועדות, אני לא רואה את כל החברים פה באים לעזור לי. חלקם כן, אבל אני יושב שם לפעמים לבד. גם עכשיו על התקנות החדשות האלה הצבעתי לבד. כי אנחנו פה, כן.

לא דיברתי עליכם. יש עוד אנשים בבניין.

אני אומר מי שמכיר את עבודת הכנסת יודע שאני די מכבה האורות פה בבניין. מי שרוצה יכול לשאול את קצין הכנסת. אז דבר ראשון זה עלה למליאה בצורה הזאת, ולדעתי ככה זה גם צריך להיות.

גם בשיחות שניהלתי, ואתה יודע שאני שואל את אנשי המקצוע, וגם אתה עושה ככה, אדוני היושב-ראש, חד משמעית אמרו לי: פרק אקסלנס זה של ועדת חוקה. דבר שני שקרה, שאף אחד לא עודד פורר ולא גדעון סער, לא פנו אלי בהתחלה. אני, ביום חמישי בבוקר לא הגעתי לכנסת, לא קבעתי דיונים, כדי שהח"כים לא יכעסו עלי שאני קובע דיונים גם ליום חמישי. יצא לי בדרך לשמוע ראיון של איבט ליברמן, יושב-ראש סיעת ישראל ביתנו, שסיפר בדרמטיות על נס ההצלה. כן, אדוני היושב-ראש, חבל שאתה מעקם את הפנים,

חבל שאתה הולך לכיוונים האלה. אז סליחה, עם כל הכבוד, אני מספר את האמת. זה הכיוון שאני מכיר. אני שומע שם שאיווט ליברמן מודיע שיש חוק מצוין של עודד פורר הוא לא הזכיר את החוק של גדעון סער. הוא לא נתן קרדיט גם לחבר כנסת מסיעה אחרת? - - - את כל הקרדיט הוא נתן לי, ואמר שהגיע יושב-ראש ועדת החוקה וחטף את החוק הזה, מנסה לחטוף את החוק לוועדה שלו כדי לקבור את זה, ושהוא לא ייתן שזה יקרה. זה היה סוף הציטוט. עכשיו, עם כל הכבוד, אני לא מדבר פה על משהו אישי. אני יושב-ראש ועדה, אני לא קברן. ניהלתי פה הרבה מאוד חוקים, הרבה דברים ואני אמשיך אותם גם הלאה. יותר מזה, מאחר ולי ברור, מה שגם לכם ברור - שהחוק הזה צריך לעבור בוועדת החוקה, אני כבר תיאמתי, ולא מהיום ולא מעכשיו ולא לכבוד הישיבה הזאת. עדכנתי גם את חבר הכנסת גדעון סער בטלפון במוצאי שבת. ונאמר לי, אגב, בטלפון שהיה מעודד פורר שניסנקורן הבטיח לו שזה יעבור לוועדה שלו. אבי ניסנקורן אמר לי במפורש לא. אמרתי: אם תהיה הסכמה בבקשה. אמרתי לעודד פורר אתמול שבפעם הבאה שיש חוק שהוא חושב שזה צריך לבוא אליו יתכבד ויבוא לשוחח איתי בנושא הזה, אולי נסכים ואולי לא. אבל לבוא באיזושהי כוחנות כביכול, כרגע, תחת מעטה כזה או אחר, עם גיוס של אנשים מתוך הוועדה אני חושב שזה לא יאה ולא נאה, ולא מקובל. ואני רוצה מותר לי, כיושב-ראש ועדה, כי אני נפגעתי ממה שנאמר באותו שידור אני רוצה להוכיח קבל עם ועדה את מה שמראש ידעו כולם, גם אותו אחד שעלה לוועדה, שאני לא מתכוון - - - יש הצבעה תכף, עוזי. אמרתי את דעתי, התקזזתי עם מתן כהנא. לכן אני אומר: גם כיושב-ראש ועדת חוקה וגם כחבר במפלגה חרדית שהואשמה באשמת שווא מעל גלי האתר, בעניין הזה, אני חושב שחברי ועדת חוקה שאתה ביניהם, אדוני יש ועדת הבית, מה שנקרא. אם הייתי בא ומנסה לקחת משהו למישהו אחר זה סיפור אחר. אני בוועדה הזו הופעתי פעם אחת, כשאני התבקשתי על-ידי יושב-ראש הקואליציה שיושב אתנו כאן להעביר נושא אחד מתוך נושאי הקורונה, להעביר את זה לוועדת הקורונה. לפי בקשה מיוחדת שלו, הייתה הסכמה והסכמנו עליה. אני עשיתי את זה בזמנו. באו, דיברו קודם. לא משנה שהם הצטערו על זה אחר כך. אבל אני אומר אני, מבחינתי, חושב שזה מה שצריך להיות, ואני חושב שכול חברי הוועדה, במיוחד חברי ועדת החוקה, ואני שמעתי, אוסאמה שאתה דיברת על זה שיש עומס בוועדה ואתה יודע,

שכשיש לי עומס אני גם יודע לחלק את זה עם החברים, כשצריך. לא פעם ולא פעמיים ניהלת ועדה, ולא רק ניהלת אותה אלא ביקשתי ממך לעלות במליאה ולהציג אותם כי אתה ניהלת. לכן, חברים. אל תדאגו לסדר יום שלי. אני כבר הודעתי לגדעון שסיכמתי עם מנהל הוועדה כבר ביום חמישי, שאנחנו משריינים - - אמרתי את זה, דרך אגב.

אנחנו בעד העניין הזה. אני חושב שיש פה עוד כמה אנשים חוץ ממני שקוראים בתורה לפחות שלוש פעמים את המילים "לא תרצח", עם המשמעותיות של זה. אני חושב שרק כדי להוציא לעז שפתיים חמור של הסתה נגד נבחרי ציבור חרדים אתם כולכם, כולכם גם משתפי הפעולה עם ישראל ביתנו וגם אלה שאף פעם לא משתפים אתם פעולה צריכים להגן שלא תהיה הסתה כזו. זו הסתה גזעית, זו הסתה שאני לא מוכן לוותר עליה ורק בגללה אני מתעקש. ורק בגללה אני בא לכאן. אני מצפה, יושב-ראש הוועדה, גם ממך, שתבין את העניין הזה. תודה רבה. אין לי מה להוסיף. צר לי שיושב-ראש ועדת החוקה לקח את החוק הזה לעניין האישי. הדרישה שלנו שהוא יהיה בוועדה לקידום מעמד האישה היא לא דרישה אישית והיא לא נוגעת לא לזהות יושב-ראש הוועדה ולא לזהות מפלגה. אם מישהו חס וחלילה משתף פעולה - - - אני חושב שהמילים שאמרת כאן הפוסל במומו פוסל. אתה בא לדבר על הסתה תוך שאתה מסית - - - - - - הוא יודע לבוא ולהסית בעצמו. חבר הכנסת יעקב אשר, אם היית נוכח במליאה היית ער לזה שכול חברי הכנסת שהיו במליאה, ואתה יודע היטב שזה מה שקובע - - - - - - אבל למה להוריד את זה למקום הזה? נו, באמת. - - - די, נו. זה מה שחשוב?

אני מציע לא לקחת את זה לעניין האישי, אלא לקחת את זה לעניין המהותי. הבוס שלך לקח את זה לעניין האישי.

- - - תתמודד עם הטענות. יש פה חוק בקונצנזוס שברור לכולם ולכול חברי הוועדה, גם ליושב-ראש ועדת החוקה שיודע כמה חקיקה נמצאת אצלו על השולחן יש חוק שהכי מהר שהוא יכול לעבור זה בוועדה לקידום מעמד האישה. ולפיכך אני שב ואומר לחברי הכנסת שיושבים כאן: אם אתם רוצים שהחוק יקודם מהר אני אשמח שהוא יעבור לוועדה לקידום מעמד האישה ויקודם במהירות האפשרית. כל השאר זה מילים. עוד מישהו רוצה להתייחס? חברים, בעיקרון אין ספק שהחוק הזה צריך להגיע לוועדת החוקה מבחינה מקצועית, משום שלא מדובר פה בעניינים של מעמד האישה. מדובר פה בעניין מאוד מאוד משפטי שמדבר על עונשי מאסר, על עניינים שקשורים להליכים פליליים, וכדומה. לכן אין שאלה בכלל שמבחינה מקצועית החוק הזה צריך להיות בוועדת החוקה. לגבי העניין של העומס על ועדת החוקה אני מכיר את העומס הזה. טוען פה יושב-ראש הוועדה יעקב אשר שהוא מתכוון ומתעתד לקדם את החקיקה בצורה מהירה, והדבר הזה בסופו של דבר חייב להניח את דעתנו, משום שאם יעקב אשר יכול להתחייב על קידום החקיקה באופן מהיר, אז כמובן שצריך להניח את דעת הקואליציה. אני מאוד רוצה שידידי עודד פורר יקדם את החקיקה בוועדה שלו ואני יודע שהוא - - - למשימה, אבל בסופו של דבר אפילו שלא נוח לי שזו עמדת הקואליציה, היא בעד ועדת חוקה. כחבר הקואליציה אני חושב שלא הייתה על זה ישיבה בהנהלת הקואליציה, אז אי אפשר לקבוע שזו עמדת הקואליציה. אני מציע שנעל את זה להצבעה. חברי הכנסת, כבוד היושב-ראש, אני ישבתי במקום הזה של יושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, ואני יודעת שיש ניסיון תמיד להציג את הוועדה כאילו היא לא מקצועית מספיק כדי לדון בחוקים מסובכים שיש בהם תהליכים משפטיים וכל מיני דברים כאלה, וכאילו אנחנו רק יודעות שם בוועדה לדבר על עניינים שקשורים במעמד האישה. אז בואו תעשו קודם כל כבוד לוועדה הסטטוטורית בתוך הכנסת הזו. הוועדה הזו יכולה להיות מקצועית ביותר, והיא מקצועית ביותר, והיא המבינה הכי הרבה בנושא הזה. אל תשלו את עצמכם, זה לא רק עניינים משפטיים. החוק הזה לא חוקק רק בגלל שהייתה פגיעה משפטית בספר החוקים של מדינת ישראל אלא כי יש בעיה חברתית שלפיה אנחנו מתנהלים.

אני חושבת שאין שום בואו, אל תרכיבו על העניין הזה את כל - - - על שלך אין לנו בעיה. אמרנו אין בעיה שיעבור לוועדה לקידום מעמד האישה. אני יודעת, אני יודעת. בקיצור תגיד לפרוטוקול שהעניין אישי, פינדרוס. - - - אל תיכנסו לכאסח מפלגתי על גבו של החוק.

ראינו מה קרה עם החוק של קרן ברק כמה פעמים הוא כבר נדחה. - - - (הישיבה נפסקה בשעה 13:57 ונתחדשה בשעה 14:10) אני מחדש את הדיון. אנחנו כפי שאמרנו לפני הדיון נעבור להצבעה על שני החוקים: הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - שלילת האפוטרופסות הטבעית עבור נאשמים ומורשעים בעבירות אלימות במשפחה),

זה בעיקר לא מכבד את החוק עליו אנחנו דנים. מי בעד להעביר את הצעות החוק לוועדה לקידום מעמד האישה? ירים את ידו. מי בעד להעביר את ההצעות לדיון בוועדת החוקה? ירים את ידו.

בעד ההצעה להעביר לוועדת החוקה 4 בעד ההצעה להעביר לוועדה לקידום מעמד האישה 8 נמנעים 1 ההצעה להעביר את הצעות החוק לדיון בוועדת החוקה,

שתי הצעות החוק יועברו לדיון בוועדה לקידום מעמד האישה. מבקשים רביזיה על ההחלטה. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון - התחייבות לקבלת טיפול), התש"ף-2020,

גם פה נשמעו שתי הצעות, אחת לוועדת החוקה והשנייה לוועדה לקידום מעמד האישה.